כ"ב בניסן תש"ף, 16 באפריל 2020. הסעיף הראשון בסדר היום: העמדת ערבות מדינה לקרן סיוע ייעודית לעסקים גדולים בשל התפשטות נגיף הקורונה. בטרם נתחיל את הדיון עם החשב הכללי, ובטרם נשמע הצעות לסדר של חברי הכנסת, ונשמע עוד כמה אורחים, אני רוצה לומר כמה מילים. כשכוננה ועדה זו, במהלך המשבר הפוליטי, אמרתי שאנו נהיה מסלול ירוק לכל בקשה של סיוע שתגיע לכאן וכל דבר שיכול להזרים כסף למשק.

הוועדה לא תהפוך את המסלול הירוק לבדיחה, והיא לא תהפוך להיות חותמת גומי לכל מה שהממשלה מביאה לכאן ולא עומד בשום סטנדרט כלכלי בסיסי, ושהממשלה לא תעמוד בשום מחויבות מהמחויבויות שהיא נתנה

בכל אחד מהדיונים שהיו כאן, לכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית. זה לא נוגע בסיעה זו או אחרת, זה נוגע לכל סיעות הבית. החל מהמחויבות להביא לפה בחקיקת הפעימה השנייה שהיו בהתחלה בתקנות שעת חירום, גם זה עדיין לא הגיע. דרך הנושא של פתרון המשבר עם הרופאים

שום דבר לא נפתר. עבור בנושא של החיילים הבודדים שום דבר לא נפתר. כל מחויבות שניתנה לוועדה על ידי משרד האוצר לא קוימה. גם הבטחות החשב הכללי לא קוימו, ואני אומר את זה בפניך, אדוני החשב הכללי. בסיכום דיון שלפני החג ביקשנו לקבל כל יום מהחשב הכללי נתונים לגבי מספר הבקשות להלוואה שהתקבלו כמה מהן אושרו וכמה נמצאות בצנרת. עד לרגע זה לא קיבלנו תשובה. אנחנו מלקטים את הנתונים כאילו אנחנו צריכים לשלוח סוכני מודיעין לכל מיני מקומות. אז כנראה שמערכת היחסים בין הממשלה לכנסת עדיין לא כל כך ברורה, אבל אתם מחויבים לדווח בפני הוועדה. אתם לא עושים לנו טובה, אתם לא נחמדים אלינו כשאתם מדווחים אתם מחויבים. יושבים כאן נציגים של כל המפלגות והם זכאים לקבל את הדיווח הזה. אנחנו באנו בידיים נקיות, הוועדה נמנעה משיקולים פוליטיים לכל אורך התקופה יעידו על כך חברים מכל המפלגות. נכון. אבל אי-אפשר להפוך את זה לכך שכל מה שתביאו אתם תעבירו אותו ככה בלי שנטפל בו ובלי שתילקחנה בחשבון ההערות שעולות מהציבור. אני אחכה שיחזור החשב הכללי. הדיון יוצא להפסקה על חזרת החשב הכללי. (הישיבה נפסקה בשעה 11:14 ונתחדשה בשעה 11:22.) אני מחדש את הדיון ומתנצל בפני

אני חושב שזה לא ראוי שנציג ממשלה, שאמור היה לשבת פה בחדר, סוגר את המצלמה ב-Zoom כי נאמרים דברים שאולי לא נוח לו לשמוע. אנחנו לא יכולים לקיים דיון והצבעה. הדיון לא יתקיים ללא החשב הכללי. בישיבה הבאה נדבר על נושא משבר התעופה. אני מסכים איתך אבל רוצה לומר משהו. אתה תגיד אותו כשהחשב הכללי ישמע. אתה לא תגיד אותו רק לפרוטוקול.

עומד